נהלי השירותים הווטרינריים להסדרת פעילות מקומות הסגר למקנה מיובא, הצעה לדיון של חבר הכנסת עמית הלוי. אני פותח את הישיבה הזאת, עמית ביקש ישיבה בעניין, אז בוא תציג את הנושא ואחר כך נעבור לאחרים. מאה אחוז, תודה יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת ביטן. אני אומר למי שלא מכיר, רק אני אומר במשפט רקע, אבל אחרי זה אני מניח שיתייחסו גם אנשי הממשלה ואחרים. אם מייבאים מקנה חי למדינה, שזו אחת הדרכים שבסופו של דבר יש לאכילת בשר כאן בארץ, אז אם מייבאים מקנה חי והשחיטה נעשית כאן, הוא מחויב בהסגר של שמונה ימים, שמה ניתן לו חיסון וכל מה שצריך, לפני שהוא בממשק עם משק עם משקים חיים או עם צאן ובקר שכאן, ואחד מהכלים הרגולטוריים, אחת מהרגולציות היא שצריך אלף מטר בין חוות הסגר מהסוג הזה לבין משק חי. עכשיו אני לא נכנס לסוגיית חוות ההסגר, כי יש לנו פה מעט זמן אדוני היושב ראש, אז יש פה דיון, יש פה היום חוות הסגר לא רק ממשלתיות אלא גם פרטיות למעשה, ולדעתי ההפרטה הזאת נעשתה לא טוב, היא נתנה כוח ליבואני בשר מאוד מסוימים להשתלט על חוות הסגר,

אני פנו אליי כמה וכמה אנשים שרוצים נניח להביא מקנה חי, לייבא ולשים אותה בחוות הסגר מסוימת, אז אומרים לו אין לנו מקום,

לא הסתייע מה שנקרא, ואז הם צריכים להעביר מהדרום וזה גם מייצר עוד הרבה מאוד עלויות, וכמובן גם עוד שינוע של בעלי החיים וכל מה שכרוך בזה. לכן, בעצם הדיון מבחינתי, הוא פנייה שאני מבקש גם שיציגו כאן את הדברים מחווה בנהלל שנמצאים כאן, משפחת דגן נכון? דרך הפנייה שלהם בעצם יש צורך בדיון, האם הרגולציה הזאת של 1,000 מטר היא אכן נדרשת? אני מדבר רק על מקנה שמיובא ומיובא מאירופה לא ממקומות אחרים, אלא מיובא מאירופה? גם נוכח המצב האפידמיולוגי עד היום ב-30 השנים האחרונות, כמה מחלות התפרצו? איזה מחלות התפרצו? מה החשש? גם נוכח מקומות אחרים, אני אשמח לשמוע גם מאנשי משרד החקלאות כאן, ראש השירות הווטרינרי שנמצא כאן, מה הרגולציה באירופה נניח? מה המרחקים באירופה בין חיות שאינן מחוסנות לחיות מחוסנות? או דברים מהסוג הזה. ודבר שני, זה נושא אחד, האם הרגולציה הזאת היא אכן יש לה צידוק ובאיזה מידה?

לעופות זה 300 מטר ובקר ובצאן זה 1,000 מטר? האם זה בהחלט מצדיק בעיקר נוכח השינויים שהיו בשנים האחרונות ברמת המקנה שמגיע מאירופה, מבחינת מצב הבריאות שלו ודברים אחרים? ודבר שני זה אם אכן כך מה שנקרא בשפת התלמוד ממה נפשך, כלומר אם אכן כך ש-1,000 מטר ייהרג ובל יעבור, כלומר שכל חצי מטר פחות מזה הופך את העניין לסכנת נפשות לאזרחי ישראל ונזקים של מיליונים, כמו שנאמר לנו על ידי משרד החקלאות, מדוע בארבעה מקומות בארץ, גם בדיר אל אסד, גם בירחיב, גם בגוש חלב ובמקומות אחרים, שמה פתאום ה- 1,000 מטר הם לא עניין קדוש ואפשר להקל בהם? כמובן בתנאים מסוימים, בנסיבות מסוימות. אז זה בעצם המסגרת הדיון מבחינתי, כלומר גם לשמוע על עצם זה שהרגולציה היא 1,000 מטר ולא פחות, כיוון שהנתונים השתנו אפשר לחשוב על זה מחדש.

כל זה על רקע העלויות הגדולות, מעבר לצער בעלי חיים שיש פה גם נציגים שלהם אני יודע, אבל גם על העלויות הגדולות, שזה משיט בסופו של דבר על צרכני הבשר בארץ, המצב כמו שהוא היום, ודבר שני אם זה כך זה אמור להיות שוויוני, כלומר לא יכול להיות אדוני היושב ראש, שבירחיב או בדיר אל אסד, שזה משק עצום ובית מטבחיים גדול, ששמה יכולים לעבור משאיות במרחק כלום מבית המטבחיים, עם חיות שהם בעצם באות להסגר והן לא מחוסנות. אז אלו שני הנושאים, אני אשמח לשמוע גם את נציגי הממשלה, גם את נציגי החווה בנהלל וגם גורמים אחרים ככל שאפשר, ואני מקווה מאוד, חבר הכנסת דנינו הוביל את זה כאן, שלפחות, אתה רוצה להציג אותה במשפט אחד. כן, אני אגיד בקצרה, צריך קודם כל להפריד פה בין שתי סוגיות, אחד היבוא של בעלי החיים, שאני חושב שזה סבל רב והלוואי ולא היה יבוא כזה, אבל מכיוון שאנחנו עכשיו דנים על הבסיס החוקי שכן אפשר להביא, ומייבאים את הצאן לכאן לארץ, ואני באמת מצטער מעומק הלב על הסבל האלה של בעלי החיים, אנחנו עכשיו דנים כאילו ברגולציה אחרי שהצאן הגיע לארץ באוניות, ואנחנו הקדמנו איזה שיחה מקדימה, על מנת רגע לעשות סיור בשטח, ואני מבקש מכולם באמת שכל אחד יציג את דעתו בצורה מאופקת מאוד, כי את ההחלטה אנחנו רוצים לקבל אחרי שנעשה את הסיור הזה בכמה מקומות, ולשמוע חלק מאותם מגדלי צאן, זו הבקשה שלי, לדבר באמת שכל אחד יציג את דעתו באיפוק גדול, על מנת להשאיר פתח לראות איך אפשר לטפל בדברים. תודה. צריך להירשם כי אני רוצה בבקשה זכות דיבור?

כולם מדברים, אל תדאגי, לא צריך זכות דיבור אצלי, לפי סדר אנחנו נעשה, אתם לא רוצים לשמוע קודם כל את הווטרינר?

אז בוא נשמע אותו ואחר כך ח"כים יוכלו לדבר, כן בבקשה. ד"ר תמיר גושן מנהל השירותים הווטרינריים. נתחיל כך שיבוא מקנה לישראל מצריך ניהול סיכונים דו כיווני, פעם אחת ניהול סיכונים למקנה הישראלי, למנוע חדירת מחלות אל תוך ישראל, ופעם שנייה הנושא של ניהול סיכונים למקנה המיובא שמגיע ממדינות שפר עליהן גורלן והן חופשיות ממחלות מדבקות שונות כמו בישראל. לשאלה לגבי הנושא של מרחקי מקומות הסגר, אירופה ארה"ב אוסטרליה מרבית העולם המערבי המפותח, כמעט ולא מחסן כנגד מחלות מדבקות, מהסיבה הפשוטה שהם הצליחו למגר אותה. מדינת ישראל שנמצאת כפי שידוע היטב לכולם, כצומת בן שלושת היבשות, סובלת באופן תדיר מחדירת מחלות שבאירופה שכחו מהן, פה וטלפיים ב- 80 השנים האחרונות, בארבע שנים מתוך כל חמש שנים התפרצה כאן, וכנ"ל מחלות שחוזרות אלינו מאפריקה, כמו קטרת העור, כמו כחול הלשון וכמו מחלות אחרות. שחפת.

ברוצלה, שחפת הייתה פעם אחת. ברוצלה זה מחלה שיש כאן כל הזמן,. שחפת חדרה כנראה גם עם בקר מיובא, אבל גם כנראה דרך הגבולות עם חיות בר, כי ירדן נגועה מאוד בשחפת.

אבל לנו יש תיעוד שזה הגיע דרך המשלוחים החיים. אנחנו יודעים על בעלי חיים נגועים שהגיעו עם המשלוחים החיים, אבל ההגעה לרפתות החלב היא לא דרך משלוחי המקנה, אלא הדרך אחרת ולא דרך בעלי חיים מיובאים, כי אין מגע בין רפתות החלב, בטח אלה שנמצאו נגועות לבין בעלי חיים מיובאים, אבל זה סיפור אחר. תגיד לי כמה יש ייבוא של - - בעלי חיים? 1 מיליון, השנה זה יגיע ל- 1 מיליון. מה 1 מיליון, רוב הזה זה לא חי? השנה זה יגיע ל- 1 מיליון,. רוב הבשר שמגיע לארץ מגיע דרך המשלוחים החיים, השנה התחלנו עם 200 אלף ראש, והשנה אנחנו נשבר שיא עם 1 מיליון. מזעזע. אם היבוא הולך להיות גדול, אתה כל מה שבא מחו"ל חייב הסגר נכון? חייב הסגר. אז אם אתה מגדיל את זה כמו שהיא אומרת. ב- 800 אלף ראש, אז איפה הם יהיו?

זה במהלך השנים, השנה זה מגיע ל- 1 מיליון, כן. נו 1 מיליון, כמה היה לפני זה? שנה שעברה היה 800 אלף ומשהו, השנה 1 מיליון. היה 800 אלף, זה עולה ל- 1 מיליון?

עדיין 20% זה הרבה. אז איפה יהיו? איפה יהיו הזה הפרות האלה? זאת אומרת, צריך מקום לתת להם הסגר לא? עשינו בדיקה של אכלוס במקומות ההסגר בשנים 2022, שלושת השנים האחרונות, ומצאנו במרבית מקומות ההסגר, שיש סבבים פנויים, סבבים של 10 ימים זאת אומרת, 10 ימים רצופים שבהם לא היו בעלי חיים במקום, יש מעל ,200 אפילו מעל 300 סבבים פנויים במהלך השנים האלה, קרי מדובר ב 100 סבבים בשנה של אכלוס מקומות הסגר, ככה שכרגע יתירות עוד יש. מה? על ה- 1 מיליון האלה, באמת זה הולך לעלות ל- 1 מיליון? אני רוצה להבין. אני לא יודע אם זה יגיע ל- 1 מיליון, כיוון שהיבוא בתחילת השנה היה באמת יבוא מאוד מאוד גדול, צריך לזכור שהיה לנו גם את חג הקורבן וחג - -. כל שנה יש את זה.

לא, בנקודת הזמן הזאת.

אני לומדת באה לדיונים. אה באופן כללי. אני לומדת כל שנה, אני עוקבת אחרי זה. בסדר יסמין, רק שאלתי ושאלתי חשבתי אולי התעסקת בזה.

שגם אם זה לא יגיע ל- מיליון אז זה יגיע ל- 980 אלף. בסדר, רציתי לדעת מאיפה הידע. חשוב שאנחנו מדברים על מספרים מאוד מאוד גבוהים. מלמידה, לא משהו שיש לך ניסיון אישי עוד משהו? ניסיון אישי במה? הכוונה עבדת בתחום או משהו כזה. אוי ואבוי חס וחלילה. למה מה רע בזה? בשבילי זה רע מאוד לראות את הסבל הזה. אז אתה אומר שאם יעלה ל- 1 מיליון, חוות ההסגר מספיקות ל- 1 מיליון האלה? כן, עדיין יש יתירות. מעבר לכך ברבעון הראשון של 2023, יובאו לישראל 220 אלף ראשי בקר וצאן, למרות ההשלכות של הרמדאן והאייד אל פיטר חג הקורבן איד אל אדחה, קשה לי להאמין שזה יגיע ל- 1 מיליון בעלי חיים, אבל הנבואה לא ניתנה לי. ובכל מקרה ניהול הסיכונים צריך להיות כזה, שמצד אחד מאפשר ומצד שני מונע סיכון, וצריך להבין שההשלכות של התממשות הסיכון היא לא רק על המשק עצמו שנפגע, אלא על משקים שנמצאים בהיקף, יושבים כאן אנשים שנפגעו מפה וטלפיים, לא שהמשק שלהם נפגע, אבל במהלך שבועות ארוכים וחודשים, לאחר מכן לא יכלו להוציא בעלי חיים ולא יכלו לשווק חלב. במסגרת ניהול הסיכונים אנחנו מסתמכים על נתונים של מדינות אחרות וגופים אחרים בעולם, כפי שהזכרתי את מחלת הפה והטלפיים שהיא אתגר מרכזי, שמרבית העולם המערבי נפטר ממנו, עדיין בארצות הברית כשרוצים להחזיק בעלי חיים מיבוא, וכמובן שאי אפשר להביא לשם בעלי חיים מחוסנים או ממקום נגוע, הם עדיין נדרשים להיות במרחק של 800 מטר מכל משק אחר. לגבי הנושא של פה וטלפיים לא מזמן פחות משנתיים התפרסם דוח של EFSA, הארגון האירופאי שעושה הערכות סיכונים למחלות ובטיחות מזון, שבו יש ריכוז של הסיכון להפצת פה וטלפיים, ומראים שהסיכון יורד באופן אקספוננציאלי מוקד נגוע, והוא הופך או מתחיל להיות יותר לינארי, בין אחד לשלושה קילומטר מהמרכז, כך שהקביעה של קילומטר היא לא תלושה מהנתונים של אחת המחלות הגדולות ביותר שמאיימות עלינו.

לגבי הנושא של התממשות הסיכון ולמה המחלות של צאן, סליחה המחלות של עופות ומחלות של בקר וצאן הן שונות, מדובר בנגיפים שונים, מדובר במחוללי מחלה שונים, מדובר במחלות שמנגנון ההפצה שלהם הוא שונה, פה וטלפיים לפחות לפי תחקיר של אחת ההתפרצויות, מחלה שהתחילה בצרפת בחזירים, עברה את התעלה הבריטית לפחות לפי התיאור הזה, דרך רוח והגיעה לאנגליה, אז מדובר במחלה בנגיף הכי קטן, באחת המחלות הכי מדבקות אם לא המדבקת ביותר ביונקים, ומסכן את מאוד את בעלי החיים. ולכן המיקום של תחנת הסגר בלב המקום הצפוף ביותר בבקר וצאן במדינת ישראל, הוא לא הגיוני אפידמיולוגית, וצריך במקום הזה להזכיר עבודה שנעשתה במדינת ישראל על ידי הבית ספר לרפואה וטרינרית, שלקחו דגימות מצאן שלא חלה, צאן מחוסן שלא חלה, ובאמצעות בדיקות דם אנחנו יכולים לדעת מי נחשף לנגיף שדה, על ידי הימצאות נוגדנים כנגד מרכיבים שנמצאים בנגיף שדה ולא בנגיף החיסון, וראינו שאחד מתוך 30 בממוצע בעלי חיים בעמק יזרעאל, נחשף לפה וטלפיים. כלומר לשים במקום הזה, שבאופן היסטורי יש בו התפרצויות של פה וטלפיים במרחק לא רחוק, ורק בשנה שעברה ההתפרצות הגדולה של 2022 התחילה איפה? בכפר יהושע, השכנים של נהלל, וגם נהלל חטפו קשה, לשים שם מקום הסגר, חסר היגיון אפידמיולוגי. לגבי נושא של השוויון. רגע רק לגבי המרחק ד"ר גושן לפני כן, מבחינת אירופה, מה קורה באירופה?

פעם אחת אין פה וטלפיים הצרות שלהם הם אחרות פעם שניה לא ייכנס - -. יש רגולציה? יש מרחק באירופה? אתה אומר בארצות הברית זה 800 מטר, באירופה מה קורה? אין מדיניות קבועה של מרחקים, אבל ניהול הסיכונים שם הוא אחר, בגלל המחלות שיש להם אין האוס.

מה זאת אומרת?

מקומות ההסגר לפני הייצוא הן בתוך החוות. זה לא ייבוא, זה בעלי חיים לייצוא, אל תבלבל בין דברים. אין סיכון מבעל חיים שאתה רוצה לייצא אותו בעצמך. מה זאת אומרת אין סיכון? הם כמעט ולא מייבאים בעלי חיים מבחוץ, הם מייצאים. רגע שנייה שנייה שאול, במקרה שמייבאים, אנחנו דנים על יבוא, האם יש יבוא לאירופה? והאם יש רגולציה באירופה? אם אנחנו כבר לומדים מארצות הברית,

גם 800 מטר, האם בעיניך 800 מטר זה? א' יש רגולציה, ב' לגבי הנושא של חיסון באירופה, אין חיסון כי אין איום, עכשיו כפי שאמרתי, להיות עשיר צעיר ובריא זה הכי טוב, הבעיה שאנחנו לא שם, אנחנו לא בריאים מבחינת איפה שאנחנו חיים, ואנחנו לא עשירים מבחינת היכולת שלנו לטפל בדברים, אולי אנחנו צעירים אבל. מסכימה עם ד"ר גושן. וצריך לזכור בדבר הזה, שאם דיברנו על עיקרון השוויון, יש עוד לפחות 26 מקומות שאני מכיר, שרצו להקים מקומות הסגר וסביר להניח שיהיו עוד כאלו, שיהיה בלתי אפשרי לנהל את הסיכון לבעלי החיים, אישור של המקום הזה בנהלל עלול לפתוח את הפתח לדרישות לאשר עוד מקומות יבוא, חוסר יכולת לנהל את בריאות בעלי החיים, וסיכון למשקים הישראלים וליצרנים הישראלים, כולל למשק החלב ומשק הצאן המקומי.

חברי הכנסת, אנחנו נגיע למשפחה, חברי הכנסת רוצים להגיד משהו? לא, רק התייחסות עוד שלך ד"ר גושן, לעניין של מקומות האחרים שבהם כן יש אישור,

אתה אומר טענת השוויון לגבי 26 מקומות שמה שהם יש להם פחות מ- 400ת מטר, גם? פחות מ-1,000 מטר?

חלק מהם אוקיי, אבל מה לגבי, הטענה פה היא טענה שיש מקומות שיש פחות מ- 1,000 מטר, ובכל זאת השירות הווטרינרי מאשר להם? אני יכול למנות לך אותם, זה עלה פה גם בחומרים, לדיון יש ארבעה מקומות שבהם יש פחות מ- 1,000 מטר, ואם זה כל כך מסוכן, למה במקומות האלו בסופו של דבר יש אישור של הממשלה לנהל במקביל משק חי עם תחנת הסגר בפחות מ 1,000 מטר? או שניהול הסיכונים הוא גמיש יותר? אני אתייחס. רגע רגע, בסוף בסוף, בוא ניתן לח"כים קודם לסיים.

תרשום את השאלות. הלאה. כן, אני כבוד היושב ראש, רוצה לנצל את הדיון דווקא לדבר על שני נושאים שגם קשורים, האחד שמענו אותה על המספרים שמייבאים איזה 1- מיליון ראש בשנה, והשאלה שאני שואל גם למשרד החקלאות וגם לשירות הווטרינרי, הוא לגבי גידול בתוך הארץ, במיוחד בקרב הערבים הבדואים בנגב, שהם מגדלים צאן הרבה שנים וגם מסורתיים, כחלק מהמסורת והחקלאות שלהם, ובמקום שגם משרד החקלאות וכל הגופים יבואו ויתרמו, יפתחו את הענף במקום לייבא וגם כמקור תעסוקה בחברה שהיא סובלת מאי תעסוקה, מוצאים אותם כל הזמן,

אני באופן אישי קיבלתי בשבוע שעבר גם פניות על צעדים שמשרד החקלאות נוקט, בכדי להקשות עליהם בגידול העדרים שלהם. הדבר השני שרציתי לשאול את נציג השירות הווטרינרי על הלשכה הווטרינרית בבאר שבע, שקיימת הרבה שנים, שגם בהתחלה הייתה תחנת הסגר בטוחה, אני חושב שגם יסמין היית במקום, וראית באיזה תנאים פועלת הלשכה הווטרינרית בבאר שבע, ואיזה שירות היא מקבלת, אני חושב שזה לא מקום ראוי לתת שירות לאנשים במקום כזה, והגיע הזמן לעשות מעשה שם. תודה. הלשכה בעמק שרה אתה מתכוון? שואל אותך?

בבקשה יסמין. אז אני אשמח, אם אפשר אדוני היושב ראש הוועדה, אני שלחתי שני סרטונים קצרים, כל אחד מהם 60 שניות,. אני חושבת שהם מבהירים מעבר לכל ספק, אנחנו ביקשנו מראש והעברנו ובדקנו 20 פעם, זה ממש מראה איך נראים תחנות הקרנטינות בארץ, עמית חשוב שתראה. לנושא של צער בעלי חיים? לא, אני חשוב לי לומר, נכון אתם רגילים שאני מדברת רק על סבל, אני הגעתי לדיון הזה כדי לדון אך ורק בבריאות הציבור ובקרנטינות, אין פה שום דבר שקשור לצער בעלי חיים. איך שהם נמצאים זה עובד על כל ,על כל המקומות שיש.

אנחנו מתייחסים רק לקרנטינות, יש בארץ 11 תחנות הסגר, זה אך ורק תיעודים מתחנות ההסגר, חשוב שתראה איך זה נראה אוקי? כדי שתבין את הפיקוח על זה.

אנחנו מתכוונים לעשות סיור שם נכון?

מהמם להגיע לסיור מתואם, עכשיו אתה תראה כשזה לא מתואם ומתועד. עכשיו אני לא מדברת בכלל על צער בעלי חיים, אני מדברת אך ורק בנושא בריאות הציבור. אני בדעה שחשוב לראות את זה.

הוועדה) תראו, רשום לכם גם השם של ההסגר כדי שתראי מה קורה שם מבחינת בריאות, אוקיי? אתם רואים פה הורדה ממשאית לכיוון הקרנטינה, אוקיי? זה שוקרים חשמליים כמובן,

אני רוצה שתראו מה קורה מבחינה בריאותית, אתה רואה? זה גופות, המשאית מלאה בגופות, אחר כך אני גם אסביר איפה הגופות האלה אמורות להיות בפועל מבחינה בריאותית בלבד. גופות בתוך ההסגר, בתוך הקרנטינה, בצופר בערבה הסגר, חיות גוססות מסתובבות, פצועות, צפיפות זוהמה אשפה. עכשיו לעובדות, אוקיי? ראיתם איך זה נראה עכשיו בעצם לעובדות אני לא אחזור שוב פעם. אה,

יש עוד איזה סרטון קצר אני רוצה שיראו איך נותנים זריקות בהסגרים אוקיי? זה חשוב שתראו איך נותנים חיסונים בהסגרים, ואם לא נספיק, אז שתדעו שעם אותם מחט מחסנים את כולם, לא כאילו מבחינה בריאותית הם מעבירים את המחט מבעל חיים לבעל חיים,

אם בעל חיים אחד חולה, הזריקה הזאת מדביקה את כולם. יש פה עוד סרטון אם תרצו לראות.

לעובדות - - רגע רגע, הם לא מקיימים את הנוהל שהם צריכים. סליחה על ההתפרצות, אבל - - הנה עוד גופות בשמש. בחיות מייצרות מזון, מתייחסים כיחידה אפידמיולוגית למשק ולא לבעל החיים הבודד, אלא אם כן יש איזשהו מחלה מוכחת בעדר, מחסנים עם אותו ציוד, מספר רב של בעלי חיים עם אותם מחט, זה נהוג בכל העולם וגם בישראל.

אתם ממשיכים להסתכל? אוקי עכשיו לעובדות. יש לנו ברירה, אנחנו מסתכלים. לא זה חשוב, כי אין כמו מראה עיניים להבין עם מה אנחנו מתמודדים מבחינה בריאותית. ברור, אז את נגד בכלל שיהיו כאלה מקומות באופן כללי?

אז מה את רוצה? תיתן לי לדבר. אז למה את מראה לנו את זה? כי חשוב לי שתבינו שגם היום אנחנו לא מצליחים לאכוף את התקנות שכבר קיימות, אף אחד לא מצליח. עכשיו אני לא באה בטענות למשרד החקלאות, משרד החקלאות מתקיים בחוסר תקציבים, בחוסר כוח אדם כנראה והוא לא מצליח להגיע, אבל במקום זה אתם רוצים לפתוח וגם להקל, אז לכן חשוב לשמוע את העובדות, אוקיי? והעובדות הם שב- 2019 אדוני יושב ראש הוועדה, יצא נוהל, משרד החקלאות הוציא נוהל לאישור מקומות הסגר, בכדי למנוע הפצה של מחלות. נוהל יבוא מקנה ממליץ בכובד ראש על תחנות הסגר ממשלתיות, אתה יודע כמה תחנות הסגר ממשלתיות קיימות מתוך ?11 יש 11 תחנות בארץ אחת, אתה יודע כמה זמן היא לא מאוישת? שנתיים היא ריקה. הנוהל אומר שבעצם ניתן להיעזר בהסגרים פרטיים זו ההמלצה, רק במקרי קיצון, על פי התקנות, מקום הסגר מחויב לבצע בדיקות, אבחונים, חיסונים, ואנחנו רואים בסרטון איך זה נקרא, מקום הסגר, זאת אומר קרנטינה יכלול, מקום לביצוע נתיחות לאחר המוות וכן חדר קירור להחזקת גופות, בפועל אין בכולם חדרי קירור, ואין בכולם חדרי ניתוח. ולא רק זה, על פי הסרטון מה אנחנו רואים עמית? גופות זרוקות בשטח מפונות, בלי שבעצם אנחנו יודעים ממה הם מתו, זאת אומרת שיכול להיות שהם מתו מהפה והטלפיים, מתו משחפת, מתו מכחול הלשון, אבל אנחנו לא יודעים, וכל העדר ממשיך הלאה לסופרים, ואז למנגלים ביום העצמאות. הסגרים רבים מאפשרים כמעט כולם האמת, לחיות טרף להיכנס,

עכשיו חיות טרף, תנים, שועלים, מה הם חשודים? נגועים בכלבת, זאת אומרת שאם הם נכנסו טרפו, חיה אחת נשכו, כל ההסגר כנראה אמור להיות חשוד כחולה בכלבת. עכשיו, מה החמור, אדוני יושב ראש הוועדה? דוד, תאמין לי זה יעצבן אותך, רוב ההסגרים מוחזקים על ידי היבואנים, מה זה אומר? היום שוק הבשר נשלט על ידי דבאח ותנובה, הם בעלי האוניות, הם היבואנים, הם הסופרים, הם השוחטים והם מחזיקים את תחנות ההסגר. עכשיו תגיד לי איזה יבואן שהתפרצה לו מחלה בהסגר שלו, יסכן את כל המשלוח ואת הסחורה, כדי לשמור על בריאות הציבור? אתה מבין איזה אבסורד זה שהיבואנים מחזיקים את זה? יש פה כשל חמור מאוד. עכשיו המדינה כבר מאפשרת שנים, שנים באין מפריע להזניח, לזלזל בבריאות הציבור, במחולה ובית גוברין, ההסגרים נמצאים בתוך היישובים, זאת אומרת לא רק שהם ליד משק, הם ליד האנשים, מספיק חתול אחד,

שידביק אנשים במחלות קשות. הסגר איילות פועל ללא רישיון בידיעת כל הגורמים הרלבנטיים מעל לעשור, איילות שנמצא בשמש בחום בשיא הבלגן, על פי דוח מבקר המדינה, משרד החקלאות אינו יכול לפקח על מה שקורה בים, ואנחנו מוכיחים שנים על גבי שנים שהם לא יכולים לפקח גם על מה שקורה ביבשה, לראיה, מאות תלונות שהוגשו, אפס כתבי אישום, אפס קנסות או עשייה שמרתיעה מישהו, העלייה במשלוחים החיים שמגיעה השנה כנראה ל1 מיליון, לא רק שלא הורידה את מחירי הבשר עמית,

מחירי הבשר אלו ב- 16% וככה כל שנה. ולסיכום, לא רק שאסור להקל על התנאים, אלא שרצוי ראשית לסגור כמה תחנות, לפחות את אלה שנמצאות בתוך המושבים, או לפחות את אלה שאין להם רישיון עסק. מעבר לכך, שנה אחרי שנה, אנחנו מוכיחים שהמשלוחים החיים הם מפגע תברואתי, הם מזהמים את הים, הם מזהמים את היבשה. אבל כנראה, אבל צריכים את זה עם מביאים מיליון ראש. אבל יש לה תחליף מאוד פשוט. אז רק יבוא של בשר קפוא, זה מה שאת אומרת?

לי יש תוכנית מאוד מסודרת. מה שאת אומרת בעצם, שצריך לעשות רוויזיה על כל הדבר הזה? תקשיב, אני יכולה לומר לך אם אתה שואל אותי, אז אני אכנס לזה בקצרה כי אני יכולה לדבר על זה המון זמן.

כולל הנתונים שהיום - - בשנה שעברה הגענו לכמעט הסכם מסודר לחמש שנים, שיצמצם באופן משמעותי את המשלוחים החיים עד לעצירה מוחלטת. התחליף של המשלוחים החיים קוראים לו בשר מצונן, שאני אראה לך את כל המחקרים שהוא לא רק יותר איכותי, אלא הוא יותר טעים. אוקיי? השחיטה מתבצעת - - נו אז זה קפוא?

זה לא קפוא אדוני, זה מגיע בטמפרטורה של מינוס שתי מעלות, ונמכר כבשר טרי, זה בשר שמגיע גם היום אחרי השחיטה, השחיטה מתבצעת קרוב למקום מחייתה של בעל החיים, שאכלה עשב ולא תערובת עם אנטיביוטיקה, שלא נדרשים לה חיסונים שהיא פחות יש סיכוי להעביר מחלות, ושלא נדבר על זה שמדובר פה בצער בעלי חיים ובחמלה, אם תרצה עוד מידע,

עוד מעט הולכים לייצר בשר - - קריאה אפשר לעודד גם את החקלאות המקומית,

להשקיע בחקלאות המקומית במקום לייבא. חד משמעית, הם קורסים, כל המגדלים המקומיים קורסים. כל מה שהציגה פה יסמין זה פרדוקסלי, אבל זה חיזק אצלי את ההבנה שכן, צריך לבדוק כל מקום לגופו של מקום, ומסתבר שהכללים הגיאוגרפיים הטכניים, עכשיו מתחילים להראות לי פחות דרמטיים לביטחון המקנה הארץ.

זה מאוד דרמטי, פשוט צריך להוסיף על זה בגלל שאין פיקוח. אם אנחנו לא מצליחים לאכוף, את רוצה להוסיף רגולציה על רגולציה למרות כבר מה שיש?

אם לא מצליחים לאכוף אז לא נוסיף תאים, בוא נזלזל בבריאות?

בוא נדייק את הרגולציה רק לדברים שהם קריטיים, לא נעשה רגולציה על רגולציה על רגולציה שאף אחד לא יכול לעשות. אז אתה לא חושב שמחלות זה קריטי? לא הבנתי, לא הבנתי, מחלות זה לא קריטי? צריך רגולציה מדויקת שתטפל רק בדברים הקריטיים. אז על מה נוותר?

אנחנו פה כדי לשמוע את הדעה של הדרג המקצועי.

דן רק רגע, הווטרינר אתה רואה את התנאים, כמה מחלות שקשורות למקנה יש בישראל נגיד? בוא נפריד בין מחלות שיש במשק הישראלי למחלות שחדרו דרך יבוא. אוקי, כן תגיד לי. אבל תפריד בדבריך כמה יבוא מאירופה, כי על זה הסוגייה שלנו, האם היה ב- 30 שנה מקרה של יבוא, שגרם לך להמעיט או להחזיר את המקנה או דברים מהסוג הזה? אתה יכול לתת לדוגמה את רומניה. הוא לא מכיר את העבודה שלו נראה לך? לא סתם, אני עוזרת לו להיזכר. תאמיני לי יש לי זיכרון טוב חברת הכנסת. אז בוא תגיד לי אחרי שראית את התנאים, אנחנו סוטים מהדיון אבל זה בסדר. יש לנו בערך 1 ל- 100 אלף ראשי בקר שמיובא מאירופה נמצא בבית המטבחיים נגוע. 1 לכמה? 1 ל- 100 אלף, זאת אומרת שכל שנה מוצאים בממוצע שלושה ארבעה ראשי בקר נגועים בשחפת הבקר שמקום בייבוא, אגב אנחנו לא הצלחנו למצוא בתוך הקבוצות המיובאות עוד בעלי חיים נגועים חוץ מהם. את שומעת? איך אני יכולה לשמוע? אבל תקשיב, אתה רואה פה בסרטונים גופות שאף אחד לא ניתח, מתים אבל אף אחד לא בדק, איך אפשר לקבל את זה כי כמשמעו? אם אנחנו רואים מול העיניים גופות שאף אחד לא ניתח, אף אחד לא בדק ממה הם מתו, איך אני יכולה להגיד כן 1 ל- 100 אלף,

איך אפשר לקבל את זה אדוני? איך אתה בודק? מדגמית אתה בודק? לא כל בעל חיים שנשחט.

כל אחד שנשחט. נו אז מה את רוצה לא הבנתי, בודקים כל אחד, לא מדגמית, לא סטטיסטית. אחרי שהוא נשחט. המחלות יעברו לפני.

אבל הוא מראה לך שרק 1 ל- 100 אלף, זאת אומרת 800 אלף זה שמונה, זה הכל. אבל שנייה, בואו רגע שנייה, יושבים כאן אנשים שמגדלים בעלי חיים, וכל מי שמגדל בעלי חיים יודע, שגם באוכלוסייה מקומית ישראלית יש מחלות ויש תמותה, מרבית בעלי החיים מגיעים להסגר וחולים ומתים, עוברים טיפול לפני זה על ידי הרופא הווטרינר המלווה, ואם הם מתים למרות זאת, הם לא אמורים דרך אגב להגיע לזריקה בשטח, הבקר המיובא בטח מבוטח, ואמור להגיע לכילוי בעין המפרץ, במכון הכילוי של ביו-אקולוגיה, היום זה מכון מחזור. לגבי מחלות נוספות לפני שנתיים, חברת הכנסת פרידמן יודעת ויש כאן עוד אנשים שיודעים, משלוח הגיע חולה למדינת ישראל במחלות נשימה ועיניים, ורק בזכות היכרות עם מחלות ומה הסיכוי שזה יהיה, ולמרות ביקורת מאוד מאוד גדולה, אגב גם של העמותות, אני לקחתי את הסיכון ונתתי לבעלי החיים האלה להיכנס למדינת ישראל להסגר, שאגב היה יותר משמונה ימים, עד בירור טיפול, ובמקרה הזה גם הצליח לי. עוד דבר אחד, הנושא של גופות, מי שחושב שכל בעל חיים שמת במשק הישראלי מנותח ואנחנו יודעים ממה הוא מת טועה. מרבית בעלי החיים, מרביתם ככולם שמתים במשק הישראלי, גם אם הם נגועים, יכולים להיות נגועים בשחפת, ובפה וטלפיים ועוד עשרים ואחד אלף - - אנחנו מדברים על היבוא, לא על המשק הישראלי, מדברים על הקרנטינות, זו מטרתן של הקרנטינות. המטרה של הקרנטינה זה לראות שאין מחלה שמסכנת את בריאות הציבור ובריאות המקנה, אם בעל חיים נבדק על ידי הרופא המטפל, וראו שלפני זה יש לו דלקת ריאות, שזה מחלה שכיחה מאוד בבקר וצאן בגילאים הצעירים, בטח ובטח אחרי מסעות, ובעל החיים טופל ולמרות זאת מת, או בעל חיים שסבל מפציעה,

ומת למרות טיפול. אין שום סיבה לנתח אותו, יגידו לך את זה גם רופאים קליניים, שגם במשק המקומי בעלי חיים שהם מטופלים, לא כולם או מרביתם המכרעת לא מגיע לנתיחה אלא במקרים חריגים. אבל זה הנוהל שלכם מ- 2019. אפשר להגיד את הצד של הגנת הסביבה? מה את? המשרד להגנת הסביבה. שנייה, עוד חבר כנסת רוצה לומר משהו? אני רוצה לומר ממה שאני מכיר ומה שלמדתי את הנושא ומה שקצת שמעתי את הדברים, אנחנו צריכים ליצור, קודם כל לדאוג לבריאות הציבור, ואני מברך את ד"ר גושן וכל מי שעוסק בזה, זה דבר אחד. דבר שני. אנחנו צריכים לראות שיש נהלים והנהלים הם אחידים,

דין הסגר במקום אחד, לדין הסגר במקום אחר, אם יש סכנה במקום אחד יש גם סכנה במקום אחר, הנהלים צריכים להיות אחידים, זה כלל שהוא נוגע לא רק לווטרינרים אלא נוגע בכלל, אבל על אחת כמה וכמה במקרה הנדון. כן אבל הוא אומר לך יש שיקול דעת גם, הנוהל הוא נוהל ויש שיקול דעת. אין ספק, אבל אם יש גם שיקול דעת - - דרך אגב גם פה הדרישה לשיקול דעת, ברור שזה לא לפי הנוהל.

אבל הדרישה לפי מה שאני מבין פה, זה שכמו שא' יש חוות דעת שונות ויש כמובן שד"ר גושן הוא זה שלוקח את האחריות על עצמו, אבל יש חוות דעת שונות, ככה שזה לא משהו שמבקשים להסתמך פה על משהו שהוא לא שיקול דעתי בסדר? שאני לא מבין ולא מומחה בתחום הזה, אלא על שיקול דעת של וטרינרים אחרים.

צריך להגיד סליחה שאני מפריע, השיקול דעת הוא צריך להיות שיקול דעת מקצועי, ענייני בריאותי, לא שיקול דעת שמפחד - -.

אבל כל בעל מקצוע חייב שיקול דעת מקצועי וענייני, מה רצית שלא יהיה מקצועי? כשאני אומר שיקול דעת אני מתכוון מקצועי ברור, ועדיין זה שיקול דעת, אם הוא דיבר על נוהל אחיד לכולם בלי תזוזה. כן אבל תראה, בסוף אם מחריגים מקום אחד, על סמך נתונים מסוימים, אז גם מקום אחר ששמה אפילו המרחק גדול יותר, מקום אחד הוא כמה מטרים ספורים, מקום שני הוא 380, 400 מטר, אז אותו לא נקבל?

כלומר פה אני מבקש בעצם - - אני רק רוצה לומר בהקשר הזה חבר הכנסת ביטן, צריך לומר את זה על השולחן, זה לא מוריד כהוא זה מהמקצועיות של ד"ר גושן, אבל קודמו בתפקיד באופן מאוד ברור, אני מקריא רק מדבריו אומר, שחוץ המחלות שמועברות במגע ובפרשות גוף שלכאלה 300 מטר מספיק בדיוק כמו בעופות, אבל מחלות של חרקים מעופפים אליהם מתייחס ד"ר גושן, כמו פה וטלפיים גם 1,000 מטר באופן עקרוני לא יספיק, ואמרת את זה בעצמך ד"ר גושן שהזכרת את המקרה של צרפת וכו' של המעבר בתעלה, ולכן, הוא טוען שמה שקבעו 1,000 מטר זה לא היה משום סיבה,. זה היה לפני 10 שנים חבר הכנסת ביטן, הקביעה של 1,000 מטר היא הייתה שרירותית,

היא הייתה כדי לפתוח מקומות הסגר נוספים, לא בגלל שאי אפשר להסתפק בפחות, המחלות הרלוונטיות כמו בעופות, הן מחלות של 300 מטר, ולכן לדעתו אפשר להסתפק. אז לכן צודק חבר הכנסת קלנר, שיש גם חוות דעת מקצועיות אחרות, גם זה צריך לומר כאן, אני אשמח מי שמתמודד בשטח עם זה. כן, חבר'ה ב- 15:00 הארכתי את הישיבה עד 15:00, ב- 15:00 הישיבה מסתיימת. אני באתי לשאול קודם כל אני לא נגד יבוא, אני בעד חקלאות מקומית ושנעודד את החקלאות ונייצר, אבל אני באתי לבדוק אם באמת יש אכיפה סלקטיבית. ישבתי עכשיו הכרתי במזנון, את החבר'ה האלה, את הבחור הצעיר הזה, ואני הבנתי ממנו שיש מקומות שהם פחות מ- 1,000 מטר שכן מאשרים להם. אני אענה להכל. לא גושן, רגע רגע, זה לא פינג פונג. אני רק עוד משהו, בענף הלול, בענף הלול שאנחנו מאשרים. ענף הלול זה שונה קצת לפי מה שאני מבין. בתור אחד שמכיר,

יש פה אזור גידול ואני צריך לאכלס אותו, המקומות שהם פחות מ- 300 מטר, הלולים, הישנים או האלה שמגדלים, הם אוטומטית מפסיקים לגדל, אין שיקול דעת אין כלום. אז אם פה כבר הפעילו שיקול דעת, אז או שבאמת בוא נעזור לחבר'ה לפתוח קרנטינות, או שנסגור את השניים, אבל אי אפשר לעשות איפה ואיפה, כאילו ראיתי את התגובה ואני מכבד אותך תמיר ואנחנו מכירים הרבה זמן, ראיתי באחת התגובות שם, נכון? היראת לי שהגבת לבחור שמה בקשר לאיפה זה היה? איזה קרנטינה זה היה?

תקריא את התגובה, תקריא את התגובה. מדובר בירחיב, שבעצם שמה אתה מתייחס ד"ר גושן, לזה שאתה מודע לזה שיש שני משקים פעילים בתוך טווח ה- 1,000 מטר, ואתה אומר שהם מפוקחים בצורה טובה, אז למה אצלנו לא לפקח בצורה טובה? אז אפשר לתת להם הזדמנות גם לפקח בצורה טובה.

איך זה מפוקח בצורה טובה? הבנתי רגע, אבל גושן אל תענה לאף אחד בסדר? אוקי הבנו, עוד חבר כנסת? סיימנו עם הח"כים? אני רק אחרי זה בגלל שנאמר פה במיוחד לגבי האפליה שאני אשמח לשמוע את התייחסותך. בסדר תמתין בסבלנות. שאלה, אפשר שאלה רק? לא, המשרד להגנת הסביבה. נעים מאוד, ד"ר גל זגרון, מנהלת אגף מזיקים והדברה במשרד להגנת הסביבה, אז ד"ר גושן שהוא גם קולגה וגם יושב איתנו בפורום לבריאות אחת, דיבר על חדירה של מחלות, אני רוצה לדבר גם על חדירה של מזיקים וגם הוזכרו פה מזיקים, מזיקים שהם גם רלוונטיים לאדם ולבריאות האדם, ובכלל על כל ההשפעות הסביבתיות של תחנות ההסגר. כשאנחנו מביאים משהו ממקום אחר, כל מיני דברים יכולים להגיע איתו לא רק מחלות, גם מזיקים, וחשוב לי להגיד שנאמר פה, אנחנו מצטערים על הסבל, אבל זה לא קשור למיקום של התחנות הסגר, זה כן קשור כי ככל שנתיר יותר ככה יהיה יותר. אבל כשיש תחנת הסגר, כשד"ר גושן מאשר תחנת הסגר, את צריכה גם לחתום על זה? אנחנו לא מאשרים, אבל זה בהחלט משפיע על החדירה של המזיקים שאחר כך אנחנו צריכים לבקר אותם.

אני רוצה לדעת. נאמר פה על ידך, שאם יש משלוחים חיים, כנראה כי צריכים אותם, אז האמת היא - - מה נשאר לא לייבא? אז אני רוצה להגיד על זה משהו, זה משתלם ליבואנים אבל אנחנו משלמים את המחיר, לא היבואנים, הסביבה משלמת את המחיר. אם אנחנו עכשיו מפסיקים לייבא עכשיו הכל, כל המיליון, מה ההשפעה של זה על מחיר הבשר במדינת ישראל? אני יכולה לתת לך דוח, יש לי דוח. כמו שנאמר פה, אפשר לעשות תוכנית להפחתה, הנקודה היא כזאתי, זה שזה משתלם ליבואנים, זה לא אומר שאין מחירים אחרים שאנחנו משלמים כציבור. זה משתלם רק ליבואנים. חד משמעית, חד משמעית, המחיר הסביבתי של להביא עגל חי את כל הדרך, ושהוא יעבור פה את הפחת של השחיטה, ואחר כך הרעלות בחיות בר, כל המחירים האלה הם מחירים בזיהום סביבתי בחדירה של מזיקים. אני רוצה להבין, מכוניות מזהמות את האוויר נכון? להפסיק לייבא מכוניות? אתה יודע שזה מזהם כמו כלי התחבורה בעולם? אי אפשר לבוא ולהפחיד אותנו על כל דבר, כל דבר יש לו משמעות וסיכונים. אבל אי אפשר שכל הזמן נוריד ונוריד את הרסן, על משהו שיש לו אימפקט בריאותי וסביבתי שאנחנו משלמים עליו אחר כך את המחיר. אני רוצה לדעת, אתם בגלל שאת משרד להגנת הסביבה משרד ממשלתי, אני רוצה להבין, זה שיש סיכון ומזיקים ברור אין ויכוח, השאלה מה הסיכונים? אז אוקיי, אז את לא עוסקת לא ביוקר המחיה ולא בצורך בבשר, את עוסקת בצד שלך בסדר גמור אין לי תלונות, אבל אנחנו צריכים להסתכל גם

ועוסק גם בכל האימפקט הסביבתי שיש לסביבה החקלאית על הבריאות שלנו ועל הסביבה שלנו. מה הבעיה שבנושא של העופות או תרנגולות, גם המדינה משקיעה המון כסף עכשיו בלולים חדשים - - אז שתשקיע בלצמצם את המשלוחים החיים, ואת תחנות ההסגר, לא לפתוח אותם ולעשות עוד. זה אי אפשר. אפשר בטח שאפשר אדוני. לא, צריך לצמצם את הייבוא. נכון. בסדר השאלה מה ההשפעה של זה? אני יכולה לתת לך את הדוח מפורט על זה, יש לי. אין בעיה, בינתיים משרד האוצר התאהב ביבוא של כל מיני דברים - - אז האם אתה מוכן לזמן דיון על זה? על ההשלכות של המשלוחים החיים?

אז אני אגיש בקשה, תודה רבה זה חשוב. צריך לזכור שאנחנו אחר כך משלמים את המחיר. עכשיו אני רוצה להבין, בוא נשמע רק את אלה שיש להם או שרוצים שיהיה להם בקיצור נמרץ, מי רוצה להתחיל? אני אתחיל. משפחת דגן, אני דור שישי לחקלאי ישראל מנהלל.

מבחינתנו הדיון פה הוא על הנוהל, יש לנו הרבה מה להגיד על הכל. דרך אגב, אחרי התקציב, כי עד אז יש לנו ישיבות של חוק ההסדרים בסדר? כן. בסעיף א' 4 בנוהל, מדברים על אי אפליה ותחרות שווה, ד"ר גושן מדבר על האכלוס, מבחינתו יש מקום לאכלוס, ד"ר גושן האם אתה יכול לציין רישיון יבוא אחד שניתן בשנה האחרונה בהסגר דבאח שלא לדבאח, אתה מכיר דבר כזה? רגע תסביר, מה הכוונה רישיון יבוא להסגר? הכוונה, כל יבואן כשהוא מבצע יבוא, צוואר הבקבוק לכל התהליך הוא מקום הסגר, מקומות ההסגר נתנו בצורה לא שווה, תוך אפליה בעיוות קיצוני של הפרטה של משאב ממשלתי, שהוא נוהל אישור מקומות הסגר למקנה מיובא, ד"ר גושן מציין שיש מקומות, ואני רוצה לראות אם הוא יכול לציין רישיון יבוא שניתן ליבואן כדי להיכנס למקום הסגר. אל תענה לאף אחד, כתוב לך את השאלות, ידידנו, אנחנו לא נמצאים בחקירה נגדית, אז תתייחס כרגע לדרישות שלך.

אז הסגר דבאח, לא נכנס אף אחד, חוץ מדבאח, הסגר מחולה לא נכנס אף אחד חוץ מדה-לוי, כשאנחנו רומים להיכנס אנחנו לא יכולים להיכנס. להיכנס לאן? למקום ההסגר.

הכוונה היא מה שאמרה יסמין קודם.

הם גם יבואנים. אנחנו קודם כל מגדלים מקומיים וגם יבואנים. אם אתה רוצה לייבא בשר אתה חייב אישור, איזה חווה תשים? אז אתה אומר אני אשים אצל דבאח, דבאח אומר אני לא מוכן לקבל אותך.

זאת טענה שיש לה משמעות, אתה אומר שבגלל שאתה מייבא, אתה לא יכול לייבא כי - - יש הסכמים כובלים שאנחנו לא יכולים להיכנס. בכל המקומות האחרים זה בעצם מיועד ליבואנים עצמם, ואז אתה לא יכול. נכון, ולכן אנחנו צריכים לנסוע לערבה. רגע, יש פה פגיעה גם בחופש העיסוק שלך אתה טוען? וגם בהוצאות הכלכליות. תסביר לנו גושן. וגם בבעלי החיים שצריכים לעבור מרחק. אנחנו נוסעים לערבה מחיפה. אני אתייחס בקצרה רגע לעיקרון, ואני אתן את ד"ר שלמה גראזי, רופא ראשי ייבוא ייצוא, להתייחס לנושא הזה בפירוט,

קודם כל כשמדובר על יבואנים שיש להם מקומות הסגר, הם נדרשים גם לאותם תנאים, הם נדרשים לאותם תנאים שבנוהל, אחד.

רגע שניה, אבל היבואנים שיש הם עומדים בתנאים שכתובים. הוא יכול להביא לדבאח להסגר שלו? למה אתה לא פותח את הממשלתי, פתח את הממשלתי, יכולים להביא לממשלתי, דבאח ייתן לו להביא פרות אליו? יש לך ממשלתי תפתח אותו. אין ממשלתיות. היא אומרת שיש אחד. את רמלה סגרה המדינה. אז מה אתה רוצה? גושן תסלח לי, אם אתה לא נותן אלטרנטיבה, אז אתה פוגע בזכות שלו לעסוק בתחום. אתה משאיר את הריכוזיות בענף הבשר בקיצור.

זו טענה משמעותית מאוד, או שתפתח ממשלתי ואז הוא יכול לייבא ולהעביר את זה לממשלתי, או תן לו אפשרויות, אין דרך אחרת, אני מאוד מצטער, זה טענה שלא ידעתי. אם אפשר, שלמה גראזי אחראי על היבוא והיצוא בשירותים הווטרינרים, אני מלווה את הייבוא מ- 2008 עד עכשיו, וכל הנושא הזה של פתיחת מקומות הסגר פרטיים היו במהלך תקופתי כאחראי על הנושא. לפני למעלה מעשור היו שלוש מקומות, תחנות הסגר ממשלתיות שהיה אפשר לשים בהם מקנה, אחת הייתה בבאר שבע, שהזכיר אותה חבר הכנסת קודם בעמק שרה, שכמעט ולא החזיקה שמה מקנה באופן פעיל, הייתה תחנת הסגר ברמלה, ובתחנת הסגר ממשלתית בחיפה, שתי תחנות שתי התחנות ההסגר האלה היו בנויות מתקופת המנדט הבריטי, ובמשך השנים אי אפשר היה לטפל בהם באופן שהיה אפשר לעשות שינויים תשתיתיים מבניים, וגם הם היו נמצאות בתוך מרכזי אוכלוסין, שבסופו של יום בג"צ ביטל את האפשרות לאכלס את רמלה, סגרנו את רמלה ונשארנו רק עם חיפה. תחנת ההסגר בחיפה כמו שאמרתי, היא תחנת הסגר ישנה, שלא יכולה לקלוט את המקנה שמגיע למדינת ישראל, הכמות שאפשר לאכלס בזה עד 1,400 עגלים צעירים, ולא השקענו במקום הזה מאמץ וכסף, כי גם המבנים שיש שמה הם מבנים שמיועדים לשימור, ואי אפשר לשנות אותם יותר מדי. התחליף שמצאה המדינה לדבר הזה, המדינה לא רצתה להשקיע במקומות הסגר, תחנות הסגר ממשלתיות חדשות, כי הם היו עולות מיליונים אם לא יותר ממיליונים למדינה. הממשלה לא משקיעה אף פעם זה דבר חדש? אדוני היושב ראש שאל למה לא פתחנו בצפון? מזעזע, מזעזע, המדינה הזניחה את בריאות הציבור. שנייה רגע אני אשלים. אבל את שומעת שאין בעיה גדולה של בריאות הציבור,

באמת? עובדה, 1 מ- 100 אלף. אני רוצה לתת לך קצת דוחות, אני לא יכולה פה היום כל היום. מה הוא אומר דברים לא נכונים גושן? אני יכולה להמשיך, אבל אין לי - - לא, הוא אומר דברים לא נכונים? בעיני לא. טוב, אני חייב לקבל את החוות דעת שלו,

המדינה לא הסכימה לממן ולפתוח תחנות הסגר ממשלתיות, ב- 2011 נכתב הנוהל בפעם הראשונה, שבו המדינה אמרה אנחנו פותחים שלוש מקומות או שתי מקומות בכל שליש של הארץ למקומות הסגר חדשי, ומשמה הנושא התחיל. כמה היום יש תחנות הסגר? עשר. עכשיו תגיד לי, רגע רגע אם אתה מתעסק בזה מ-?

2008. מה לגבי הטענה של - - רגע שנייה, אני רק יאמר לגבי - - אנחנו לא באנו ליום הרצאות, רגע רגע תעצור. חבר הכנסת עמית הלוי אמר שהווטרינר הקודם כן אישר את המרחקים האלה, אז מה, אתה מאיזה שנה נמצא?

מ- 2008. אמרת שהנוהל נכתב בתקופתך, מה לגבי ההתייחסות לטענה של עמית הלוי? לגבי זה שנקבע בכלל איזה? אני מדבר על המדינות שהשתנתה, שלפני זה לא הייתה בעיה מקצועית או רפואית בעניין הזה.

אני לא יכול לדבר בשם מי שכתב את זה, אפשר לשאול אותו. אתה יודע מה היה.

היית לא?

אבל לא היו, לא היו מקומות הסגר בפחות מזה, לא היו מקומות הסגר, אנחנו ב- 2011 הוקם המקום ההסגר הראשון הפרטי בדור, שם הוא היה, והוא היה במרחק שהוא יותר גדול. גושן, מה ההתייחסות שלך? עוד שנייה רק לגבי האפליה של האנשים. נחזור אליך בסוף. מה לגבי הטענה של עמית הלוי?

שלוש תחנות ההסגר הממשלתיות לא נמצאות בטווח של פחות מ- 1,000 מטר ממשק חקלאי אחר. לא ממשלתי, באופן כללי. רגע, לא היו אחרות. שתיים, עם כל הכבוד לקולגות שלי, החוות דעת שלהם הן חוות דעת אישיות שמבוססות על - - לא, הוא מדבר על הווטרינר שהיה לפניך. גם הווטרינר שהיה לפני, אני מצטער שאני מבקר אותו, הוא חבר קרוב ואני חולק עליו, מהסיבה הפשוטה שחוות הדעת שלו. זאת אומרת, שינית את המדיניות זה מה שאתה אומר? אני לא שיניתי שום מדיניות, אני נצמד למדיניות שלו, הבעיה שהוא קבע מדיניות ובמקרה הצליח לו לפי כלל אצבע, שאומר שזה היה שאיפת רוח, רפואה וטרינרית עם מדע, ובתור מדע אנחנו ניגשים לספרות, אני במענה שלי לחבר הכנסת הלוי ציטטתי מקורות מדעיים לגבי סיכון התפשטות של מחלות, וציינתי מקורות לגבי הסיכון להתפתחות מחלות במדינת ישראל, ולהגיד אני חושב ש- 300 מטר.

ד"ר אבל 30 שנה לא החזרת הסגר, לא החזרת חיות לארצות מוצא. 30 שנה לא היה כאן, לא היה כאן. לא הרגת אף משלוח שהגיע. אתה בעצמך אמרת ש- 1 ל- 100 אלף נגוע. זה שחפת הבקר, חברים אתם - - חבר'ה בואו אני יכולה לעבור אתכם, עצרו משלוחים מרומניה בגלל מחלות קשות מאוד ב- 2017, עזוב מה היה עם זה, אבל ב- 2017 עצרו משלוחים מרומניה, ועגלים כן נכנסו מרומניה דרך לטוויה או אני לא זוכרת איפה, אבל יש פה סיכון גדול מאוד. אתה מדבר רק על מחלה אחת שחפת? ומה עם שאר הדברים? שאלנו אותך, אתה עונה לנו רק על דבר אחד? אתם לא נותנים לי לדבר. נתנו לך, אתה אמרת כתשובה לה, ש - - 1 ל- 100 אלף. אמרתי שהיה משלוח רק לפני שנתיים, שליש ממנו היה נגוע במחלות נשימה ומחלות עיניים, שעל האונייה רצו להשמיד 1,500 טלאים,

אף אחד לא רצה להשמיד וזה שוחרר לכל הארץ. משלוח בקר מאוסטרליה עם קטרת העור עכשיו לפני חודשיים פה במדינת ישראל בצופר.

הדברים האלה מתממשים לנו מול העיניים, זה עלול לקרות באזור הכי צפוף מבחינת מקנה במדינת ישראל שזה עמק יזרעאל, עכשיו אפשר להקל ראש בסיכון, אפשר להגיד תן לו תן לו,

עם כל הכבוד, אני חושב שזה ניהול סיכונים שגוי, שעלול להמיט אסון לא רק עליו, אלא יותר מזה על השכנים לו. הנזקים הכלכליים שייקרו אם חס וחלילה תתפרץ אצלו בהסגר מחלת הפה והטלפיים, אצלו יהיו קטנים לעומת הנזקים של מה שקורה במשחקים בטווח 10 קילומטר מסביב, ונמצאים כאן אנשים שמגדלים בקר, נמצא כאן דה-לוי שחטף פה וטלפיים אצלו בהסגר בשנה האחרונה. מאיפה זה הגיע אבל? מהגבולות זה לא מגיע מהייבוא.

בטח שזה משנה. אבל על זה אנחנו דנים. מאיפה אתם יודעים מאיפה זה הגיע לא הבנתי? מאיפה אתם יודעים אם זה הגיע מהייבוא או מהגבולות? מה אתם וטרינרים? אתם רופאים? מה? גושן, שואלים אותך X אתה עונה Y, שאלנו אותך על המחלות אמרת על השחפת, מתברר שיש עוד מחלות, כשאנחנו מדברים על מחלות, אנחנו לא מדברים על מחלה שנכנסת בכיוון אחר, אנחנו מדברים על מחלות שנכנסות מההסגר, זה נושא הדיון, זה שיש מחלות וודאי,

אני רוצה לשאול את דגן קודם, בגלל שאין לך תחנת הסגר, אתה לא יכול לייבא כלום? לא אני חסום, כשיש לי מקום בערבה אני נוסע מחיפה, מוביל את כל המשלוח לערבה וחזרה למפטמות בצפון, אני בעד פיקוח, אני רוצה פיקוח אני בעד פיקוח, אני רוצה פיקוח מה שיותר יותר מחמיר. מאיפה אתה מייבא? מפורטוגל בעיקר שזה המדינה הכי מסודרת היום. לא בסדר פורטוגל? שום מדינה זה לא בסדר. תן את התמונה מבחינת החיסונים שמה. אני חושב שאתה גם צריך להדגיש ממה ששמענו מהווטרינר, שיש לך מקום באמת ברמה מאוד גבוהה. הוא היה שם וכתב את זה ועל זה אין ויכוח.

אז קודם כל מעריכים, עכשיו מה שאני לומד גם מהרבה מה שהציגה יסמין, שזה חשוב לראות שבאמת בסוף בסוף, מה שחשוב זה שלא נראה סרטונים כאלה אצל,. אז האם אתה יכול להרחיב בעניין. אנחנו בעד פיקוח מקסימלי? אני רק רוצה להתייחס לעניין המרחק, הוא מקדש את ה- 1,000 מטר, היום בגוש חלב אין מרחק, בירחיב אין מרחק, בטירה אין מרחק, בדיר אל אסד אין מרחק, הנה תראה את התצ"אות, איך יכול להיות שאתה מקדש את ה- 1,000? ואם זה כל כך מסוכן בוא תסגור. לא, לא רגע רגע, אין מרחק אבל מה המרחק? יש הבדל בין 300 ל- 900. לא פחות. בגוש חלב יש שני מקומות הסגר לא אחד, המקום הסגר התחתון רחוק 700 מטר מדיר בחושן, ובין ההסגר ובין ההסגר התחתון לעליון יש 970 מטר, בטירה יש 570 מהבית מטבחיים, ובדיר אל אסד יש מרחק יריקה. אוקי תודה. כמה המרחקים אצלך? 300 הוא אומר. מי קבע את ה- 1,000 מטר? מאיפה באה לנו התקנה של ה- 1,000 מטר. אני רוצה להגיד שנייה אחת על המרחקים והעדכון של המרחקים. בתקנות של משרד החקלאות כתוב שאסור לפתוח הסגר במרחק של 3 קילומטר מחלבה ליצוא. זאת אומרת המדינות שמייבאות מישראל חלב, כל כך מפחדות מהסכנות בהסגרים שהן דורשות 3 קילומטר, ואגב עד לפני שנתיים, שלוש המרחק היה 10 קילומטר. זה אגב חבר

10 קילומטר יש בינינו לבין יהודה ושומרון. זה היה החוק ועכשיו הוא שונה ל- 3 קילומטר. אז לגבי התקנות שחבר הכנסת הלוי שאל מה המרחקים באירופה? זאת הדרישה של מדינות שמייבאות מישראל 3 קילומטר ממחלבה לייצוא. מי מייבא חלב מישראל? זה לתקנות. דבאח נמצא פה? יש ייצוא חלב מישראל? אלה התקנות של פתיחת הסגר, 3 קילומטר ממחלבה לייצוא. חבר'ה ח"כים, תעצרו רגע כי אנחנו צריכים לסיים עוד מעט, בוא ניתן לאנשים קצת, דבאח פה? בבקשה בוא אתה רוצה להגיד משהו?

שלום, קודם כל אני אתחיל

לא יותר מידי זמן, אתה אומר לי אני אתחיל זה אומר אתה הולך להרצות.

כאן מדברים נגיד על דבאח, דבאח זה תשלובת חברות, לא כל החברות עוסקות אותו דבר, הם חברות עצמאיות, יש כאלה שיש ברשותן ובבעלותן תחנת הסגר, יש כאלה שעוסקות ביבוא, ויש כאלה שמפעילות צוברים, זה לא זה לא אותו הדבר הזה. בסדר, אנחנו מתייחסים לדבאח של בשר, נו. זה אחד, אמנם כאן הדיון אדוני נחלק לשני חלקים, זה החלק האחד שאני שומע את הקולות ששומעים מאז ומתמיד כבר חמש שנים נגד יבוא בעלי החיים, שכל הטיעון מבוסס על טענות מופרכות מסולפות. זה ממש לא נכון. שאין בינן לבין המציאות,

אני הייתי על האוניות האלה אל תגיד שום דבר. סליחה לא קטעתי אותך. אז אל תגיד סתם. כל פעילות, כל פעילות אדוני מלווה באי התאמות, אין פעילות בעולם שלנו שלא מלווה באי התאמות, יש כאלה אי התאמות פה ושם. רגע אבל חתאם, זה חברות שונות אבל אותה משפחה אחת. זה אותה משפחה, והם מחזיקים בית מטבחיים, שההוכחות מבית המטבחיים והתחקיר שנערך בבית מטבחיים שלך היה ביזיון, היה ביזיון. אם את רוצה לשמוע את האמת אז תני לי להשיב. זאת האמת, אני יודעת אותה, אתה גם היבואן, אתה מחזיק את תחנת ההסגר, אתה גם השוחט ואתה גם הסופר, אתה קובע את מחירי הבשר במדינת ישראל, אתה ותנובה. לא נכון, לא נכון את טועה, את מסלפת זה לא נכון. רגע חתאם פנו אליך,

פנו אליך - - הי קשה לה עם האמת, הם לא רוצים לשמוע את האמת. האמת היא שהעלייה במשלוחים החיים לא הביאה להורדה במחירי הבשר, מחירי הבשר ממשיכים לעלות. היא גרמה לכם להיות עשירים, זה הכל. מי שרוצה אני מוכן, אני מוכן אדוני. שנייה רגע, חתאם, תראה מה עשית? חתאם, אבל נשאלה שאלה פה. הנושא שהיא העלתה זה לא בסדר היום הוא לא חלק, עכשיו אתה עונה לה ואתה לא עונה למה ששאלו.

חתאם נשאלה שאלה קודם על ידי היושב ראש, לכם יש חוות הסגר, פונה אליך חקלאי אחר, יש לכם חוות הסגר. אין לי חוות הסגר, זה פשוט מה שאני מבקש לומר. כן, זה לא אותה משפחת דבאח? זה משפחה אחרת? אתה לא מכיר אותם? לא, אני מחברת פאסים דבאח, החברה שעוסקת בתחום ייבוא ובהפעלת בית מטבחיים,

מה אנחנו נראים לך מטומטמים לא הבנתי? אז למה באת? רגע מספיק מספיק, מה רצית להגיד? המסמכים שהגשנו, עו"ד שירה הרצנו עמותת אנימלס.

מאנימלס, בחומרים שהגשנו לוועדה, יש גרף שמראה בבירור. בסדר, אבל הנושא לא צער בעלי חיים היום. זה לא בעלי חיים זה מחירי הבשר, אי אפשר להתעלם מהעובדה שהמוצר פה הוא בעלי חיים, אבל אני מדברת על שאלת היושב ראש. לא, דברי על הנושא, אני לא יכול עכשיו לנושא הזה. אני מתייחסת רק לשאלות של אדוני. רגע עם כל הכבוד, על זה אמרתי לה שאנחנו נעשה דיון, אני לא יכול עכשיו. רק למענה לשאלה של יושב הראש, יש חלופה כלכלית למשלוחים החיים קיימת. אני לא נותן לך לדבר,

אבל אדוני חייב להבין שכל הדיון הזה מתנהל כאילו חייב לייבא בעלי חיים,

לא נותן לך, את רוצה שאני אוציא אותך?

אז אני מבקש ממך להפסיק,

יש לי עשר דקות, אני לא רוצה עכשיו לבזבז את זה על נושא שלא בסדר היום. נתתי אפשרות, נתתי, לא צריכים עכשיו את כל הדיון ללכת על זה. טוב, ד"ר גושן תשמע, מהדיון הזה עולות מספר בעיות, אנחנו לא נסיים את זה עכשיו, קודם כל הייתה הצעה של דן אילוז לעשות סיור, אנחנו מוכנים ללכת לסיור הזה אין בעיה. לא שלי. של מי? שלום. שלום, מה אתם מפחדים להגיד שם? אני כמו שאני רואה את זה, צריך לעשות איזושהי רוויזיה בכלל בכל התחום הזה באופן כללי, לא יכול להיות מצב שאדם שרוצה לייבא לא יכול לייבא, בגלל שהוא צריך לקבל תחנת הסגר משל עצמו ואין לו את זה, אתם צריכים לפתור את הבעיה, או להקים מטעם הממשלה כמו שיסמין אומרת, הסגר של הממשלה כדי שכל מי שרוצה לייבא ואתם מאשרים לו יבוא, שתאפשרו לו. בינתיים עד שאתם לא מקימים, תהיו יותר פלורליסטים בעניין הזה, לא יכול להיות מצב אחר. דבר נוסף שמה שד"ר גושן אומר, שיש 26 בקשות פתוחות, ואם אתה פה תאשר. אבל כמה מתוכם המרחק? רגע אמרתי אני אומר את הבעיות, אני לא אומר כרגע את הפתרון. אם יש 26 שפתוחות אי אפשר להתעלם מזה, ברגע שאתה נותן עכשיו, משנה נותן קרבה מיוחדת. לא אבל כמה מתוכם נמנעו בגלל שהם פחות מ- 1,000 מטר? לא יודע, לא בדקתי הוא אמר שחלקם. לא, שתיים, שלוש, ארבע, כמה? הוא אמר חלקם. מצד שני זה עוד סיבה לפתח מודל אחר, של לאו דווקא המרחק הוא הקובע, כי זה יהיה טוב אם יהיו הרבה קטנים, פחות מסוכנים אבל יותר בטוחים. עכשיו אחרי מה שיסמין הציגה אני יותר בטוח בזה. כל מה שאתה עושה, זה מגדיל את המשלוחים החיים, אם יהיו עוד תחנות הסגר ככה המשלוחים יעלו.

יש הרבה ח"כים כל אחד,

אתם צריכים לבדוק גם כל אחד איך הוא נראה, איך המקום נראה, איך הוא מטפל בחיות זה נכון, אם מקום אחד נראה טוב מאוד, הוא צריך לקבל עדיפות על מקום שלא כזה, גם אם יש לו כבר רישיון, כי כל רישיון הוא זמני אתה לא נותן לכל החיים, אז לכן צריך לעשות בדיקה של הכל. ואני גם רוצה שהחבר'ה שלנו יתנו לנו איזה חוות דעת, על הנושא של פגיעה בחופש העיסוק בגלל הנוהל הזה, האם יש נוהל שבעצם לא מאפשר לך לעסוק בתחום, ונותן רק ליבואנים שהם מחזיקים את הכל, ולא קיבלנו תשובה מדבאח לצערי הרב לא יודע אם מ.מ.מ. שיביאו איזה חוות דעת. אמרתי זה לא בבעלותי. לא מקובלת עלי הטענה, שאתם נותנים בעצם, כל הפרטים בעצם הם יבואנים, אז אף אחד לא יכול להיכנס לאירוע. זה לא נכון, עובדתית זה לא נכון. עובדתית יש מעט מאוד שחקנים, עובדתית. גם משפחת דגן ייבאה למקומות הסגר אחרים לירחיב ולטירה בשנים האחרונות בקר ביחד עם שוחט,

נדיר, התחננו ונדיר, אמת שיש הסדרים כובלים או לא? אמת שנתת רישיונות יבוא למישהו אחר חוץ מדבאח? אני יכול להגיד לך עוד דבר אחד.

הבנו את הקו, אם זה נכון טוב, אם זה לא נכון,

אנחנו הגענו לבית משפט. איתם? לא איתם, עם אנשים אחרים שביקשנו להכריח לעשות שימוש בתחנה, במקום הסגר פרטי ליבואן מסוים, בית משפט אמר אתם לא יכולים, בג"צ אומר אתה לא יכול להכריח. היועץ המשפטי של הוועדה יעשה בדיקה לעניין הזה.

אני רוצה להגיד עוד דבר אחד למי ששאל כאן לגבי - - אנחנו נבדוק את הטענה הזו, כי הטענה הזאת היא משמעותית. כי חופש העיסוק הוא לשני הצדדים, גם להם זה פגיעה בחופש העיסוק, אבל אם בן אדם בנה לעצמו הסגר פרטי, הוא לא חייב לקבל אף אחד להסגר הפרטי שלו, ולכן יש פה כשל שוק פעמיים. אבל זה בדיוק העניין, אם היה של הממשלה, אז הטענה הזאת לא תופסת.

אבל מצד שני אדוני יושב ראש הוועדה, חשוב שתשקול בכובד ראש את ההבנה, שככל שייפתחו עוד תחנות הסגר, ככה יעלו עוד כמויות המשלוחים החיים, וזה משהו שהוא גרוע לכולם.

לא בהכרח יסמין, אבל זה לא קשור, זה יכול לשפר את המצב. כל שנה זה עולה לא בהתאם לפרופורציות של הגודל של האוכלוסייה, של הגדילה של האוכלוסייה. יסמין, את שכנעת אותנו. כי לאורך כל השנים זה רק מעלה, 16%. יסמין את שכנעת אותנו, שזה יהיה יותר בטוח אם יהיו יותר מקומות קטנים, מבוקרים ואיכותיים. אני חוזר שני דברים, דבר אחד - - קצר כי

את נושא המרחק שאמרנו 2 מטר אחד מהשני, ונושא המרחקים הוא קריטי והוא חלק משליטה בהתפרצות של מחלות. בסדר. אז למה אתם לא אוכפים אותו בכל מקום? קודם כל נושא הבריאות הוא הכי חשוב. אבל אפשר לפצות את המרחק בכללים מוקפדים מסוג אחר, וצריך לפתוח מודל. סליחה ובאמת עם כל הכבוד, לגבי פה וטלפיים ומחלות, כמו קטרת עור אי אפשר מצטער, אלא אם כן זה מתקן שהוא אינסקט פרוף והוא אטום. והדבר האחרון שרציתי להגיד ולהשאיר - - אבל אישרתם מקומות אחרים שלא כולם עומדים בתקן הזה של המרחק. אז הנושא של ירחיב אנחנו אישרנו אותו כשלא היו משקים מסביב. זה לא משנה, מה זה משנה עכשיו? זה כן משנה, או שזה עובר או שזה לא עובר. עכשיו זה קורה ככה, עכשיו יש מרחק קצר. אם המשקים נבנו אחרי שהם אישרו מה? זה לא נכון, תתייחס לגוש חלב. התייחסתי, התייחסתי בתשובה המפורטת לחבר הכנסת הלוי, גם לנושא טיב, וגם לנושא - - אתה סוגר היום את ירחיב? אתה הקמת אותו כשלא היום עוד משקים, היום יש משקים,

אני לא הולך לסגור אותו מהסיבה הפשוטה.

כי מסביב לירחיב יש שני משקים, שבכל אחד מהם יש 50 עד 70 ראשי צאן כולל צעירים, מדובר במשקים קטנים מאוד שהם על תקן כמעט פינת חי, ניהול הסיכונים הוא אחר לחלוטין,

רגע, אז עד 140 ראש מותר?

מעכשיו נאמר, עד 140 ראש מותר. כלומר בבית מטבחים דיר אל אסד הרי המרחק ממנו למשאיות זה כמו המרחק בינך לבין דבאח עכשיו, זה אותו המרחק בערך מטר, זה המרחק, זה כן מותר? אז תאמרו זה מותר, נפתח בנהלל.

קיבלת זכות דיבור, אתה לא שייך לזה, החברה הזאת לא קשורה. בית המטבחיים זה לא משק חקלאי קודם כל, אי אפשר להשוות משק חקלאי - - בעלי החיים שתלויים שם שעתיים. אנחנו לא נסיים עכשיו זה לא משנה, אנחנו נמשיך בפעם אחרת, בינתיים תבדקו את הטענות האלה ואת כל השאלות האלה שעולות, צער בעלי חיים, עכשיו תדברי שתי דקות. חשוב להדגיש שכל הדיון הזה מתנהל כאילו המשלוחים החיים זה גזירת גורל, כאילו אנחנו חייבים לייבא בעלי חיים ולשחוט אותם פה, וזה פשוט לא נכון, יש חלופה כלכלית, יבוא של בשר מצונן, שמבחינת הצרכן זה בדיוק אותו דבר, אנחנו רואים שככל שיש עלייה במשלוחים החיים, העלייה במחירי הבשר עולה, זאת אומרת זה גם לא קשור ליוקר המחייה, זאת אומרת יש פה קומץ של יבואנים, קומץ של תעשיינים שמרווחים על חשבון בריאות הציבור, על חשבון העלייה במחירים, זאת אומרת אף אחד לא מרוויח, וחשוב להבין את ההקשר הכללי הזה, עוד לפני שדיברנו על הסבל הבלתי נתפס בשביל בעלי החיים, אבל כן דיברנו פה על עובדות, דיברנו על חופש העיסוק, צריך לדבר גם על זה - - רגע יש לי שאלה, מה מונע מחברה לייבא בשר מצונן כמו שאת אומרת?

היה על זה מס, זה היה מוגבל והיה עליו מס יותר גבוה, על משלוחים אחרים אפס מס.

נתתי לה לדבר, זה לא אומר שמתחילים עכשיו על צער בעלי חיים. נכון, אבל העניין הזה של המכסים הוא רלוונטי. רלוונטי לא לדיון הזה, לא לדיון הזה, אפשרתי לך ואת פותחת לי את הדיון הזה עכשיו עם כל הצער בעלי חיים. לא לא לא דיברתי על זה, דיברתי נטו על העניין של המחיר. אני רוצה לסכם, קודם כל יתקיים סיור בראשות ד"ר גושן יחד עם ח"כים שרוצים. ואני חושב שצריך ד"ר גושן, צריך לשקול איזה שהיא בחינה ורוויזיה כללית בעניין הזה, ללא קשר לבעיה הספציפית שהוגש על זה מכתב ואנחנו בישיבה הבאה נדבר על זה בלי קשר לזה. בכל מקרה, מה שקובע זה הנושא הבריאותי, בריאות הציבור, ולכן ההחלטה הסופית תמיד היא שלך, אבל צריך לבדוק אולי הנוהל הוא לא מותאם למה שקורה היום, צריך לבדוק את חופש העיסוק, כי זה שאתה נותן ליבואנים את חלקת האלוהים שלהם ואף אחד לא יכול להיות שם, ואין משהו ממשלתי שנותן פתרון, זה דבר שהוא באמת בעייתי, צריך לשקול את העניין הזה במסגרת הדיון הכללי בעניין הזה. רק דבר אחד לגבי באר שבע, אנחנו בונים עכשיו לשכה חדשה בגילת, אני מקווה שתוך זמן לא רב נוכל לעבור לשם, ואז גם התנאים - - בסדר יותר טוב, מי יעבור השירות או הפרות?

הלשכה, השירות לאנשים. לא הלשכה, לא קשור לכלבים חתולים, רק לבקר. אפשר לדאוג לזמן אותי גם לסיור בבקשה? בטח, אמרתי מי שרוצה. לא, אבל איך אני אדע?

טוב תודה. הישיבה ננעלה בשעה 14:42.